אני פותח את הדיון על סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית, בהתאם לחוק תיקון פקודת המשטרה (סמכויות) (כ/943).

יש לנו הצעה.

האופוזיציה, רוצים להציע לצמצם את ההסתייגויות שלנו ל-22 שעות. איזה לארג'ים. כל הכבוד. לא, יש להם 35